בוקר טוב. אנחנו מתחילים את ישיבת ועדת הכלכלה ואת השבוע הזה בוועדת הכלכלה.

(חובת מסירת מידע של מוכר ומשווק גז טבעי), התשפ"ב-2021. תקציר הפרטים הקודמים הוא שהתקנות האלה הגיעו לכאן, נטענו טענות של חלק מהחברות כי הן כלל לא ידעו שיש את התקנות הללו ולא